אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

סדר היום הצעת אישור בדבר העמדת סכום ערבות נוסף לקרן הסיוע הייעודית לעסקים בשל התפשטות נגיף הקורונה. מי מציג את הערבויות? שלום. ממונה ערבויות מדינה, אגף החשב